אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אין לי ארץ אחרת גם אם אדמתי בוערת - - - בוקר טוב, היום כ"ב בשבט התשפ"ג.

סדר-היום: הצעת חוק-יסוד מטעם הוועדה, השפיטה (חיזוק הפרדת הרשויות) - ביקורת שיפוטית על חקיקה, 2. הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - הוראות לעניין

נמצא אתנו סגן אלוף מאיר אינדור, יושב-ראש ארגון אלמגור, ארגון נפגעי הטרור, בבקשה. תודה. אתם רואים אותי לפעמים בכנסת. לקחתי על עצמי משימה ביטחונית, אספר לכם את הרקע האישי בעיקר על היותם קצינים שאתמול מפקדים בכירים, שאני מכיר את חלקם, אמרו שאפשר לעשות מרי אזרחי. הגדיל לרעה חלוץ שאמר שזה תלוי מתי. מרי אזרחי כשפוגעים בדמוקרטיה, כלומר הוא יקבע מתי פוגעים בדמוקרטיה, וכשצריך לשמור על הדמוקרטיה, או אז צריך לבצע מרי אזרחי, כלומר הוא מוציא הכול ונותן הכשרה למרד. אני פונה אליהם באמצעות הפורום הנכבד הזה. הייתי עיתונאי בליל סדר אחד לפני 45 שנה, בידיעות ובעוד עיתונים. רוח של קדושה דחף אותי להצטרף לנמרים, שהיו קבוצת קצינים ולוחמים שהלכו לתעלה בימי הסגריר שהופגזו שם חיילים. נשלחתי על ידי ראש אמ"ן לימים, יהושע שגיא ז"ל, אל מאיר דגן והצטרפתי לסיירת רימון. פה מתחילה הסאגה. שם אני סגן מפקד צוות ואנו מחפשים את הרוצחים של שני ילדים, משפחת הרול נדמה לי, שנרצחו בעזה. אנו מגיעים לבונקר ובמקום לזרוק רימון, בצדק מצווה על ידי מפקדי, שים להם רימון עשן. בזמן ששמים את רימון העשן התשובה היא רימון רסס. מזל שהוצאתי את החיילים החוצה כדי שלא יפגעו מהעשן. אני נפצע בעין, בראש. אני עדיין עם רסיסים. זו הפציעה הראשונה, מחיר הטולרנטיות שאני מקבל אותה. זה היה אז.

עברו ימים והדבר הוחמר. הפציעה השלישית שלי בהר הזיתים, אני עולה עם רעייתי להר הזיתים. שם קבורים הוריי. במאמר מוסדר - על קברי הוריי יש השמות של אלה שלא זכו, סבותיי וסביי והדודים שעלו כעשן באושוויץ. כשאנחנו יוצאים החוצה אני מזהה, עומדים שם צעירים והידיים מאחורה ואני אומר: הייתי שם. אבל לא אומר לאשתי.

עם אבנים כבדות, והנה הפציעה, ואני שותת דם ואשתי נוהגת, ומחפשת דרך להימלט בין המכוניות. נס. היה נס שיצאנו משם, כי שבוע לפני כן נפצע אחר, והוא עד היום פגוע נפש ופגוע בלינץ' דומה. עכשיו מגיע הקטע המשפטי. תופסים את המחבלים האלה. אגב בית הספר הזה נתמך על ידי אחת מבנותיי שעזרה להם כדי שיקבלו זכויותיהם. אף אחד מהמורים והרופאים שם שחיכו בחוץ לא התערב ב-07:40 בבוקר אבל כשתופסים אותם, אומר לי הקצין הדרוזי שפיקד על הפעולה: אתם היהודים לא יודעים לעבוד. הם שיחררו לפי פסיקה שאסור לנו לחקור אותם יותר מ-24 שעות. הם מסתובבים חופשי. זה הניסיון האישי. ואני פונה כעת לאותם מפקדים שאת חלקם אני מכיר. אני איש צבא חלופות. הקמתי את שראל בצה"ל. יש לי זכויות. אני בבית שלי הוקם יחידת מירון על ידי ה- - - שלי ועל ידי חתני. כל חיי מעורבים בנושא הביטחוני, ואני ממשיך את המלחמה הביטחונית בכלים המשפטיים ובכלים הציבוריים. בידע שצברתי כעיתונאי, בידע שצברתי מניסיוני בנושא המשפטי, ואני רואה בכך מלחמת קודש. אבל מעולם לא נשברנו גם לא כשבית המשפט העליון לא הגן עלינו בפינוי בגוש קטיף. אומר לי השופט צבי טל, שופט העליון, הראה את המכתב שכתב לחבריו השופטים על הפגיעה בזכויות הפרט. פעם ראשונה אני מפרסם את זה. אומר: פניתי אליהם בשם זכויות הפרט. אף אחד מהם לא ענה לי אמר אותו צדיק ניצול שואה, שהיה צדיק בין האחרים שלא פעלו. איפשהו בית המשפט הישראלי, הבג"ץ למשך שנים, מקבל ענווה יתרה כאשר צריך להתערב ואומץ ותוקף כאשר צריך להגן על זכויות המחבלים. ראו נא את הסיפור של עסקת שליט. אנחנו פנינו לבג"ץ ואמרנו: בשם החוק מנעו את העסקה הזו. בית המשפט לא מתערב בהליכים מדיניים. זה לא היה הליכים מדיניים, מי שמבין. הפעם השנייה כשפנינו בסוגיה הזו של גוש קטיף שאמרנו שזה עניין ביטחוני הנסיגה, אנחנו לא מתערבים, זו החלטה מדינית. איפה הוא התערב, בפרשה של גירוש 400 מחבלים על פי החלטה של ממשלת רבין שברוב חוכמה הכווין ש-400 המחבלים של החמאס אחרי הרצח של טולדנו זה התיקון - הוא מנע את זה ואמר רק שנה. הם חזרו אחרי שביתה בשלג וחזרו לארץ ופיתחו את הטרור. ניצחון של הטרור. יש להם משנה סדורה. זכויות הפרט של המחבלים. אמר ברק בכנס באילת, שלפעמים זכויות אדם גוברות על הסיכון של אזרחי המדינה. זכויות האדם. ואתה יושב ורואה משך 40 שנה, ב-40 שנה לאט-לאט הסיפור, מנכס לעצמו הבג"ץ סוגיות ביטחוניות. הוא הופך להיות קובע. אני מחכה לדיון בבית משפט, אני שומע דיון הזוי על טווח פיזור האש של פגזים של ארטילריה שהייתה צריכה לאיים ואולי לירות ברצועת ביטחון. רבותיי, אנחנו מתנגדים לתיווך ולניסיון כעת, להוציא את הדיון מפה ומהכנסת אל זרועותיו של הרצוג הנשיא. זה תרגיל בזוי. עם כל הכבוד לנשיא. הוא אגב לא עמד לימיננו כשהלך לבקר באוהל שליט. ראה אותנו, עשה לנו שלום. ביקשנו: תבוא אלינו נפגעי טרור השכולים. שם עלינו פס. אבל האיש הפוליטי הזה ממשיך כעת לשרת. ואתם חברי הכנסת, המון עם הצביע עבורכם, שמתנגד לפרוגרסיביות המשפטית. אם אתם לא תעמדו על הרגליים האחוריות להגן על זכות הכנסת, לקבוע מה ראוי ומה לא ראוי, או אז אנשים לא ילכו להצביע בבחירות ויגידו: אין טעם. הדבר היחיד שהניע את הרוב להביע ביום הבחירות היה העובדה שיש אפשרות לתיקון. והתיקון צריך להיעשות פה למען ביטחוננו, למען מדינת ישראל. תודה רבה, סגן אלוף במילואים מאיר אינדור, יושב-ראש ארגון אלמגור של נפגעי הטרור. הדובר הבא, ד"ר גיא לוריא. לא מעוניין לדבר. בסדר. גלעד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אמרתי קודם בנימוק הרביזיה, אדם נידון על פי רוב מעשיו. מה שקורה פה הוא עוד עדות לפער הדרמטי בין ההצהרות שלך למצלמות לבין הדרך שאתה מנהל הוועדה הזו ואיך שאתה מוביל את הרפורמה ההרסנית הזו יחד עם שר המשפטים. אם תרים את הראש מהטלפון הנייד ותסתכל סביב, אתה יושב לבד בחדר. אפילו הקואליציה לא נמצאת כאן. תעזוב את חברי האופוזיציה שממש מאסו בתהליך כפי שאתה מנהל אותו. שים לב - אין פה אף חבר מהקואליציה שלך בדיון הראשון בחקיקה כל כך דרמטית. אולי בגלל שזה לא הדיון הראשון. הסבר אלטרנטיבי למציאות. אתה באמת מומחה גדול בהסברים אלטרנטיביים למציאות, בזה אין ספק. אתה מומחה גדול בבריאת עולמות פיקטיביים של מציאות חליפית לחלוטין. זה הדיון הראשון הענייני בפרק הזה בנוסח. אז למה אתה לא מדבר לעניין? אני אדבר על מה שאני רוצה. אמרת שזה הדיון הראשון עניינית. אתה יכול כמו שאמרת לי בדיון הקודם: טוב, טוב. אתה יכול. את נימוסיך אתה מקרין. רק ממך אלמד נימוסין. תלמד ממי שאתה רוצה. אני לא מתיימר ללמד אותך. אני מתיימר לייצג את הציבור שלי. אני שב ואומר - התמונה הזו ביום שני בצהריים, לא יום שחברי כנסת לא נמצאים בבניין, רק מעידה את רמת המותשות שהבאת את חברי ועדת החוקה, חוק ומשפט מהקואליציה ומהאופוזיציה ואת הבלבול שאתה זורע באופן מכוון. אתה הבוקר יצאת כאן, נשאת נאום, הדוברים שלך טרחו להפיץ את הנוסח שלו. כולו דברי הערכה לנשיא. והנה שנייה אחרי ההצבעה גם על ההכנה לקריאה ראשונה, גם על הרביזיות אתה ממשיך. אפילו לא ברמת הנימוס, אפילו לא ברמת הורדת הלהבות אחרי בוקר מאוד קשה.

כן, בסדר. אפילו לא ברמה של הורדת הלהבות, אפילו לא ברמה של להקרין כבוד לאמירה של הנשיא. לפעמים הקנקן לא פחות חשוב מתוכנו, והקנקן שאתה בוחר למזוג מתוכו את הרפורמה שאתה מתגאה בה הולך ומחליד. הדבר לא רק אמור לעצם קיום הדיון כעת אלא גם להמשך ההתנהלות הכל כך לא מכבדת שלך את התהליכים הפרלמנטריים הסדורים.

בניגוד למנהג הוועדה הזו, אנו דנים בנוסח שאין בצדו חוות דעת של הייעוץ המשפטי של הוועדה. פעם נוספת אנו לא מקבלים את מסמכי הרקע. פעם נוספת לא ברור לנו, מה בין הסיפור הזה לבין השלבים הנוספים. אתה והשר לוין בעצה אחת מסרבים להציג את השלבים הבאים של הרפורמה. אתם מסמאים את עיני חברי הכנסת. מסמאים את עיני הציבור. ואז אמרתי - עושי מעשה זמרי ומבקשי שכר כפנחס. בצביעות אדירה אתם אומרים שאתם מתרגשים מקריאת הנשיא לדיאלוג? מה הציפייה? שאני אשב פה ואאבק בריצה המטורפת שלך קדימה ואז אצא מכאן, אחבוש כובע אחר, ונידיין או בבית הנשיא או באולם נגב וירושלים? יש בבית הזה מספיק ניסיון מצטבר, כולל מהשנה האחרונה, מהדרך שניהלנו בה דיונים על רפורמת הרגולציה, מהדרך שניהלנו אפילו את הדיון היחסית מהיר בשינוי הרכב הוועדה למינוי דינים, זה שאתה לא מוכן להכניס לרפורמה כי בתי הדין הרבניים שם טוב שיש וטו של רבנים ראשיים ודיינים בבית הדין הגדול. רק בבית המשפט העליון דעתם של השופטים לא צריכה להיחשב. אבל על זה כבר דיברנו. נדבר על זה עוד בעתיד. יש לי הרגשה שנדבר על זה עוד בעתיד. לא רק ידברו. אנחנו מודיעים - הגלגל באמת יתהפך, וכפי שאתם טוענים שאתם לומדים מאתנו, בעניין הזה כמובן לא למדת ממני כי סירבתי. לא הייתה הצעה כזאת. אבל חוץ מזה הכול בסדר. אתה יכול לומר מבוקר עד ערב. מה לעשות שיש טקסט. מה לעשות שהשר אלקין והשר מתן כהנא גורסים אחרת. אב שוב, לעניין הדיינים למדנו את הלקח. הכול בסדר. יידעו חברי הכנסת החרדים אם נשיאת בית המשפט העליון ושופטיה ונציגיה אין להם דה פקטו מעמד בהליך בחירת שופטים כך יהיה גם עם הרבנים הראשיים והדיינים בבית הדין הגדול, הכול בסדר. אבל אני באמת אומר אתה פשוט מייצר מצב שבו אין שום סיכוי להידיינות והידברות. אם החודשיים האחרונים היו מלמדים שיש פה בחדר הוועדה תהליך אמיתי של הידיינות והידברות, בסדר, אז לא צריך את בית הנשיא. אבל אין פה תהליך כזה. לא ראינו את התהליך הזה בחוק הנורבגי, לא בדרך שבה ניהלת את הדיונים עד כה בוועדה, לא ראינו את זה בחוסר נכונות לקלוט הערות, רעיונות, הצעות שהגיעו מאין ספור מומחים, שהגיעו גם מאתנו. יש פרוטוקול. מישהו עוד יעשה דוקטורט על מי כן הציע הצעות ומי היה שדחה אותן. הצענו הצעות לכל אורך הדרך אבל אתם לא רוצים באמת הידיינות - לא בתוך החדר הוועדה, לא מחוצה לו. הדברים באו לידי ביטוי בנוסח שהבאת היום לקריאה ראשונה ועכשיו ירדתי מראיון, אומר לי המראיין: אבל אולי-אולי ברגע האחרון לקראת השנייה והשלישית הם כן יסכימו לעשות שינויים? אמרתי לו: אולי-אולי, אבל אני לא בעסקי ההימורים ואני לא מהמר על הגורל שלי ושל ילדיי כאן בארץ ולא מהמר על הגורל של הדמוקרטיה ישראלית. אז האולי-אולי-אולי שאני כרגע לא רואה לו שום סימן חוץ מכשאתם מרגישים קצת לא נוח בלהשתלח בנשיא כפי שעשתה כעת גלית דיסטל שרת התעמולה, לכם פחות נוח, אז פה ושם אתם אומרים משהו אבל אז חוזרים לסורכם. אז על האולי-אולי אנו לא יכולים לסמוך. לכן אתם לא מותירים ברירה אלא לנקז את כל האנרגיה שלנו להגדלת המחאה הציבורית, בדרכים דמוקרטיות, בגבולות החוק, אבל להגיע מחצי מיליון מוחים, למיליון, ואז לשני מיליון כי אין ברירה כי אין פה הידיינות. לצערי יצא מכאן יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בעבר פרופ' מנחם בן-ששון, ודאי לא חשוד כאיש שמאל. לא היה מעולם. קדימה הייתה מפלגת מרכז. ברור. מרכז קיצוני. כשאתה מגדיר את עצמך ימין ממלכתי, אותך, את איתמר בן גביר ואת סמוטריץ, באמת גם קדימה מפלגת שמאל. זה די מוזר לאור העובדה, שזו המפלגה שמינתה את דניאל פרידמן לשר משפטים. אבל תמשיך. יש בך הרי שתי פרסונות: אחת שמאוד כמהה לבמה הממלכתית, והשנייה שלך היא של נער גבעות, ובמאבק בין שתיהן, הפרסונה שהשתלטה על אופן ניהול התהליך החוקתי הכי חשוב בתולדות מדינת ישראל לצערי זו לא הפרסונה הממלכתית אלא הפרסונה של נער הגבעות. משפט אחרון, תראה, לו היו יושבים פה 20 חברי כנסת שהיו מבקשים רשות דיבור מהקואליציה- - - כי אתה מאוד מכבד כשיש 20 חברי כנסת.

אני מאוד מכבד. אני למשל לחבר הכנסת נתניהו קורא ראש ממשלה. יש פה חבר כנסת אחד שישמח לענות לך ברגע שתסיים לדבר אבל בכיף. אם הוא היה מזמין אותי לתדרוך ביטחוני שקבוע בחוק, הייתי מגיע.

אני מאוד מכבד גם את הכרעת הרוב וגם מי מושל כרגע במדינת ישראל. לכן איני מוכן לשים עליכם אחריות. אדוני, כיוון שקיבלתי רשות להאריך קצת למרות עומס הדוברים בוועדה- - - אי אפשר לתת לך רשות קצת להאריך,

זה תרתי דסתרי. סליחה, היום לא תצליח להוציא ממני חיוך. נשמור את זה לימים אחרים. אני חושב שהיום התנהלת בצורה ביזיונית. אין ספק שהבעיה היום הייתה ההתנהלות שלי. בוודאי. אני פשוט צריך עוד רגע לעלות לוועדת הכנסת. אולי אתעדכן בדרך. אדוני נציג ארגון אלמגור, אני חושב שהדברים שלך, חשוב מאוד שיישמעו, אבל לא רק יישמעו. אני לא יוצא מנקודת הנחה אף פעם, שיש רשות שלטונית חפה מטעויות. אני לא יוצא מנקודת הנחה שאין מקום להכניס שיפורים במערכות האיזונים והבלמים. אני רוצה להאזין בקשב רב לאנשים שגם מתוך ניסיון החיים שלהם אבל גם מתוך בקיאות אומרים: הנה מקומות שבהם מערכת המשפט בתחום ביטחון מדינת ישראל במרחב התמרון של צה"ל או בית המשפט שגה במעורבות שלנו. הדברים הללו בעיניי חשוב שנדון בהם. אתמול ניסיתי כאן בוועדה לקיים דיון בנושא הזה שאינו ברמת הסיסמאות. ניסיתי להבין, איזה דוגמאות, מה צבר הדוגמאות הרבות שיש לנו בנושא הזה כדי שנוכל באמת לדון מה התיקון שצריך לעשות כדי להגיע למידת המעורבות הנכונה. התיקון נמצא פה.

בעיניי התיקון לא רק שלא עונה לדבר הנדרש אלא חמור מכך. ישבו פה אתמול אנשים שאפשר לא לקבל את עמדתם אבל אי אפשר לחלוק על ניסיונם בתחום של הגנה על ביטחונה של מדינת ישראל. ישב פה רמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, ישבו פה המשנה ליועצת המשפטית לממשלה לתחום המשפט הבין-לאומי. גם הפרקליט הצבאי לשעבר שרון אפק התבטא במסגרת חוות הדעת בדברים. ישבו פה אנשים שהיו מעורבים בנושא במפגש בין צה"ל ומערכות בין-לאומיות ומערכות הדין הבין לאומי. הייתי במפגש. בסדר. אומרים לנו אנשים, ששוב - לגיטימי לחלוק על דעתם, אבל לפחות, כשאני אומר שאני רוצה לשמוע את דעתך לעומקה - כדאי גם להקשיב לדעתם כי יש להם ניסיון. אותם אנשים, וזה לא אדם אחד כי אנו יודעים מה העמדה של ראשי המל"ל לשעבר, אנו יודעים מה העמדה של מאות אנשים שנשאו תפקידים מאוד בכירים לא רק בתחום של המשפט הצבאי, גם מפקדים מהשטח, מפקדי אוגדות יו"ש לדורותיהם, אלופי פיקוד מרכז, רמטכ"לים לשעבר, בכירים במוסד, בכירים בשב"כ שאומרים שהרפורמה הזו בעוצמתה, בחוסר האיזונים והבלמים שלה, עתידה בתהליך שאינו בן לילה - אבל גם לא מאוד איטי - לצמצם דרמטית את חופש הפעולה של צה"ל ולצמצם בסופו של דבר את מרחב התמרון הצה"לי. אנחנו בשיח איתם. אספר לכל הציבור, הסיפור הוא ברור, בין שני הקצוות,

חופש פעולה מול הלחץ הבין-לאומי. ראה זה לא פלא הייתי עם משלחת נפגעי טרור כדי להציל את אריק שרון ממשפט בבלגיה. אתנו היה יושב-ראש לשכת עורכי הדין יעקב רובין ז"ל. הוא יוצא החוצה מהלשכה שהגשנו תביעה נגדית לערפאת, ואומר לא תאמינו, כל העדויות נגד שרון שהיו בוועדת החקירה של מדינת ישראל הם שימשו לתלונה בבלגיה ואז אמרתי לשופט: הרי זה נחקר. זה לא עזר לנו. עד אשר הגשנו תלונה נגד ערפאת, בית המשפט בבלגיה ביטל את שתי התלונות, הרווחנו את יומנו. היינו גם בהאג והפגנו בחוץ בסוגית הגדר. מסתבר שהסיפור הוא פוליטי. מי שמספר פה שאם אתה מראה את הנימוק שאם אתה חוקר, ואנחנו באמת חוקרים - זה לא עוזר לנו. הסיפור של בית הדין הבין לאומי בהאג ממשיך. אלא מה - יש פה ניצול של גורמים שחושבים, גורמים משתי המדינות שיושבים ליד האוזן של האמריקאים ואומרים להם: תשתמשו בנימוק הזה. זה היה פשוט מבזה. לגבי האלופים, כיוון שאמרת ככה, אני ממשיך. אני קורא לך לקרוא לאותם אלופים שיצאו אתמול בקריאה למרי אזרחי להפסיק עם זה. למה, לי יש ארבעה נכדים ביחידות מובחרות. כשאדם הולך אלי קרב הוא רוצה להאמין במפקדים שלו. זה שבר מבחינת צה"ל, כשהם מדברים ככה, החייל הפשוט או המפקד הזוטר אומר: מי אמר שאני יכול לסמוך עליהם אם כך הוא מדבר? קרא להם לסגת מהקריאה למרי אזרחי. מאר יקר, התנגדתי נחרצות שרבנים שמקבלים את שכרם מקופת המדינה בתקופת ההתנתקות יקראו לסירוב פקודה. היו עשרות כאלה. הם עדיין משמשים במשרות ציבוריות למרות הקריאה. ואני מתנגד לכל קריאה. אבל לא היה סירוב קריאה כי רוב הרבנים היו נגד. אנחנו מדברים כרגע על הקריאה. אז אני מתנגד לקריאה של אותם רבנים. אני גם היום מתנגד לכל קריאה לפרוץ את גבולותיו של החוק. המחאה הדמוקרטית המפוארת שמתנהלת עכשיו ובחוץ בחודשים האחרונים די לה בכלי המשחק הדמוקרטיים. מרי אזרחי? זה לא מרי אזרחי. אני שואל.

קורא לקיום מחאה רק בדל"ת אמותיו של החוק. מרי אזרחי. מאיר, תודה. התשובה ברורה. אני נגד כל פריצה של גבולות החוק וכל מה שהוא בדל"ת אמותיו של החוק ואפשרי מבחינה דמוקרטית, הדברים ברורים.

הלוואי שמהצד השני היו אומרים אותם. בבקשה סיים. אתה מדבר כמעט 20 דקות. בסדר. יכול אדוני לומר לי: גלעד, סיימת לדבר, די. אז די. עכשיו תמשיך להישאר לבדך. תודה רבה. אורן פסטרנק,

נא לא להאריך בדברים. אין ספק שאתה מנהל הקרקס המוצלח ביותר שהיה בתולדות כנסת ישראל. תודה רבה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. שמי עו"ד אורן פסטרנק, מחאת הריבון. קודם כל אני מדגיש שאני מדבר בשם המחאה שלנו. יש פה עוד כ-100 קבוצות מחאה פה בחוץ שאני מברך כל אזרח ואזרחית שהגיעו לפה להפגין במסגרת החוק. אין שום אלימות. מתנהלת מחאה כבר חודש וחצי. כל הניסיונות להשמיץ את המחאה הם קשקוש מוחלט. מתנהלת מחאה בכבוד גדול. כל הנושא של החקיקה והטיעון הזה שצריך לעשות רפורמות במערכת המשפט, כמובן שבכל מערכת צריך לעשות רפורמות, אבל בואו נסתכל איפה אמון הציבור. 42% אמון הציבור במערכת בתי המשפט לעומת 24% בממשלה. אז אם רוצים לעשות רפורמה והידברויות זה מצוין אבל צריך לדבר על כל האיזונים וכל הבלמים של שיטת המשטר ולא רק לפגוע באיזונים של בג"ץ מבלי להגביר איזונים אחרים, כדוגמה כנסת ישראל שנשלטת על ידי הממשלה ואין הפרדה בין הרשויות. חשוב שהציבור יידע את זה. אין הפרדת רשויות גם ככה במדינת ישרלא ובג"ץ הוא הבלם היחיד, ואם רוצים לעשות רפורמה כלשהי ולהפר איזונים ולהוריד מכוחו של בג"ץ יש להגביר את כוחה של הרשות המחוקקת. יש לעשות חוקה ועוד איזונים ובלמים. אני רוצה לפסול פה כמה פייקים שרצים גם בוועדה וגם אני רואה באינטרנט שפורום קהלת מפיצים. בג"ץ אינו מעל הכנסת ואין צורך בפסקת התגברות. גם כיום כנסת ישראל יכולה מחר בבוקר לשנות חוק יסוד, וכך למנוע מבג"ץ לפסול חוק שפסל בדיון קודם. כלומר אין צורך בפסקת התגברות. פסקת התגברות רוצה לרמות את הציבור. אומרים: אנחנו לא רוצים לשנות את חוק יסוד: כבוד אדם וחירותו כי הציבור יצעק וירוץ ברחובות אז אנו רוצים לעשות חוק, לקרוא לו בשם אחר ולא להגיד שאנחנו משנים חוק יסוד למרות שאפשר לעשות אותה פעולה גם כיום ואין צורך בפסקת ההתגברות. פייק נוסף, שופטים אינם ממנים שופטים. חוזרים על הפייק הזה בכל מקום. הייתה רפורמה ב-2008. אתם מדברים על רפורמה, כאילו אף אחד לא יודע מה קורה בחקיקה. ב-2008 נקבע רוב מיוחד בוועדה למינוי שופטים ומאז שופטים ועורכי דין לא יכולים יותר לעשות ברית ולקבוע שופטים ללא הסכמת הממשלה. כל השופטים מ-2008 נבחרו בהסכמת ממשלת ישראל ולכן אין צורך בשינוי של הרכב הוועדה למינוי שופטים. אציין שגם בשנה שעברה הוסיפו פומביות לדיונים של בחירת שופטים לעליון. לכן גם הפייק הזה על זה ששופטים נבחרים בחדרי-חדרים זה קשקוש מוחלט, זה שקר וכזב. היו רפורמות. כל הנושא של הפייקים בנושא מינויים משפחתיים גם זה טופל ברפורמה ב-2018. יש כללים מאוד ברורים כיום לגבי מינויים, מה מותר ומה אסור. כלומר כל הרפורמה הזו שמנסים לעשות במערכת המשפט זו רפורמה שכבר נעשתה. היו כשלים וטופלו. כרגע מנסים לעשות משהו אחר שהוא לבטל את הבלם היחיד על כוחה של הממשלה כי אין חוקה, ואין כמו בארצות הברית נשיא רפובליקני ויכול להיות בית נבחרים דמוקרטי, ואין שלטון פדרלי מול שלטון מדינתי, ואין בחירות אמצע ואין שלל איזונים ובלמים. לנו יש רק בג"ץ. אז אומרים: בואו נבטל את בג"ץ ונשאיר את מדינת ישראל בלי איזונים ובלמים. הממשלה לא תהיה כפופה לחוק כי לא יהיה בית משפט שיוכל לאכוף את הפעולה. לכן מדובר בלא פחות ממעבר, זה לא סיסמה אלא מעבר לשלטון יחיד כי ראש הממשלה יכול לפטר את השרים שלו בלחיצת ווטסאפ בטלפון. לכן מדובר בדיקטטורה ולא בסיסמה. משפט אחרון, אדוני. יש עוד פייק שמפיצים שרוצים לחזור לימים שלפני אהרן ברק. שקר וכזב. השופט הראשון שפסל חוק הוא השופט השמרן והימני משה לנדוי בשנת 1969, 26 שנה לפני המהפכה של הדימון אהרן ברק. חשוב לדייק. לא יכול להיות שמפיצים שקרים גם בוועדת חוקה. הציבור שומע את הדברים ולא מבין. לגבי עילת הסבירות, קצת תמוה שיריב לוין מבקש לבטל את עילת הסבירות כשהוא זה בשנת 2006 שעתר לבית המפשט כדי שיתערב, הוא ביקש מבג"ץ להתערב בהחלטת ראש הממשלה דאז אולמרט ויורה לו כיצד לבצע את עבודתו. תודה. אחסוך לך משהו יותר טוב - אני

למה ללכת רחוק - הגשתי עתירות על עילת הסבירות כי כל זמן שהיא חלק מהמשפט הקיים, עורך דין שלא כותב עילת הסבירות בעתירות שהוא מגיש הוא רשלן מקצועי. אני מציע לבטל את זה למרות שאני עצמי, הנה, סקופ, אני עצמי עם עילת הסבירות מסיבה פשוטה, אני מאוד מקווה שנצליח לחוקק לבטל אותה אבל כל זמן שהיא חלק מהמשפט הנוהג במדינת ישראל, כל עורך דין שיכול להעלות את הטענה הזאת ולא מעלה אותה - חוטא ללקוחותיו. לכן אני בטוח שמאחר שיריב לוין הוא משפטן מאוד מוכשר, והיום אולי קצת מושחר, אבל היה מוכשר ועודנו מוכשר, בטוח שעשה מלאכתו נאמנה ועשה שימוש בעילת הסבירות. לכן מחמאה גדולה היא לו שלמרות שמתנגד לה, הוא לא פגע בלקוחותיו. תיארתי לעצמי שזה מה שתענה ולכן הכנתי את התשובה מראש בבית, שזה שהוא טען את זה, זה בסדר כי אתה אומר שזו הייתה השיטה, אבל אני רוצה לומר תודה ליריב לוין שהגדיר באותו בג"ץ, ואני מצטט, הוא הגדיר את עילת הסבירות כנכס צאן ברזל בשיטת המשפט הישראלית ואמר שברור וממושכלות השיטה שלשופטים יש הסמכות- - - תודה רבה.

רק אומר לך שאחד היתרונות של נכס צאן ברזל, שנכנס ואז גם יוצא. זו הגדרתו של נכס צאן ברזל, שהאשה מביאה איתה מבית אביה בהגדרה במשפט העברי - בזמן החתונה, ואם חלילה החבילה מתפרקת, כשם שנכנס כך יוצא, ולכן ההגדרה של עילת הסבירות כנכס צאן ברזל במשפט הישראלי היא הגדרה שהיא כפתור ופרח, ובעז"ה כשם שנכנסה - כך היא תצא. תדאגו רק לאיזונים ובלמים. הדובר האחרון להיום, שניר שוורץ, ולאחריו נסיים את היום. צבי כבר דיבר כמה וכמה פעמים בוועדה ואני מתאר לעצמי שעוד ידבר. שניר, זאת פעם ראשונה. שניר מוותר על רשות הדיבור. אנחנו עומדים לקראת סיום. מאחר שאני מכיר את פרופ' צבי כהנא, ואני יודע שכשהוא מתחיל לדבר, יש הרבה מה לשמוע, אני לא בטוח שכדאי לתת לו את השתיים-שלוש דקות האחרונות של סוף היום. צבי כהנא, בכבוד. אני כאן לא בשם עצמי היום, אני בשם פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה. ישבנו אתמול המון-המון שעות על מתווה הנשיא, ואנחנו חושבים שעדיין יש במתווה הזה, אנחנו מברכים על הרצון להגיע להסכמה, אבל אנחנו עדיין חושבים, שיש במתווה הזה כמה וכמה סכנות. אומר אותן במהירות. אחת, אין במתווה הבטחה מספיקה של זכויות האדם. שתיים, אין הגדרה של מהו חוק יסוד ולכן יהיה ניתן לחוקק בחוק יסוד כל מה שרוצים. שלוש, ביחס לפסקת ההתגברות, אין התייחסות לכך שזכויות מסוימות אסור שתהיינה כפופות לפסקה. אין התייחסות לרוב המתאים. ארבע, אולי הכי חשוב, הצעת הנשיא להרכב הוועדה לבחירת שופטים לא מסירה את החשש הקיים בהצעות הנוכחיות מטעם הקואליציה, בפרט ההצעה לשוויון בין הרשויות עלולה להותיר בפועל את השליטה במינויים בדי הקואליציה שכן נציגי הקואליציה מטבע הדברים יצטרפו לנציגי הממשלה, לכן עיקרון יסוד של כל הרכב של הוועדה חייב להיות שלא יהיה רוב מוחלט לקואליציה או לחילופין שיידרש רוב מיוחד לבחירת שופטים כך שהקואליציה לא תוכל למנותם לבדה. תודה רבה. תודה רבה פרופ' צבי כהנא. אמרתי שאחרון הדוברים. היינו אמורים לסיים ב-13:00. בבקשה. קוראים לי שניר, הייתי היועץ הפרלמנטרי של חבר הכנסת פרופ' אלון טל בכנסת הקודמת ואני מדבר פה היום בשם 80 יועצים ויועצות פרלמנטריים לשעבר, מהכנסת ה-15 עד היום ששלחו לכם חברי הוועדה ולעוד כמה אנשים מכתב הבוקר שמתמקד בהליך החקיקה הזו. אמנם לא נבחרנו מעולם, לא היינו נבחרי ציבור ולא היינו בפרונט ואנו גם לא שואפים להיות, אבל מה שאנו מבקשים לומר מניסיוננו, כאן בוועדה ובחקיקה ובניסוח חוקים ובקידום הליכי חקיקה, כדי שהציבור ישמע וגם כדי שחברי הוועדה ישמעו, אם יש דבר אחד שאנו יכולים לומר זה שכך לא מחוקקים חוקים בכנסת ישראל. אנו יודעים איך מחוקקים חוקים בכנסת ישראל. ודאי לא חוקי יסוד, ולא משנים את פני המשטר בהבל פה. לא עושים שינויים במבנה חוקתי של מדינה עם שתי הרגליים על דוושת הגז. אנחנו טוענים שהחקיקה הזו לא בשלה לעלות להצבעה לא היום, לא בשבוע הבא ולא במושב הזה בכלל. אנו קוראים לכם לעצור את הליך החקיקה. לסיום, ברשותך, אדוני היושב-ראש, אני מבקש לומר גם ליועץ המשפטי לוועדה, ליועצת המשפטית לכנסת, עצרו את הליך החקיקה לפחות במושב הזה. לא זו הדרך, ואנחנו קוראים לחברי הקואליציה שאם כן יעלה הליך החקיקה, גורל האומה הזו בעינינו נמצא על כתפיכם, לא פחות מזה. אם יש רגע לעשות בו מעשה, זה כעת. קומו ועשו מעשה.

תודה רבה, שניר. סיימנו את הדיונים להיום. בעז"ה נמשיך ונתכנס מחר בעניין המשך טיוטת הצעת חוק יסוד: השפיטה, החלקים שנותרו לנו, סעיפים 3, 7 הלאה בנוסח הראשוני שהופץ, נעמד אותם ונוציא אותם גם לחברי הוועדה בצורה יותר מסודרת, אחרי שהסעיפים הראשונים הפכו להצעת חוק מטעם הוועדה ויונחו על שולחן המליאה. תודה רבה לכל המשתתפים. הישיבה נעולה. הישיבה